שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת

התשע"ט 2018 "הוספת סעיף 30א 1. בחוק גנים לאומיים,

אחרי סעיף 30 יבוא: "תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי

כשמור לחפירות ארכאולוגיות," זה לגבי שטחה.

שטחה". "(ב1)תכנית כאמור בסעיף קטן (ב) יכול שתכלול שימושים נוספים ובלבד שמתקיימות הוראות החוק לעניין שימושים

היא מסדירה חצי אחד מן הבעיה שאני מדבר עליה, שזה החצי של העברת התוכנית, כי יש תוכנית שהוכנה כבר לפני שנים רבות שבאה להסדיר אבל היא לא קודמה בגלל הבעיה שתומר רוזנר דיבר עליה, כלומר המגורים. איזו בעיה היא לא מסדירה? היא לא מסדירה מה יקרה ביום אחרי שתהיה תוכנית. כלומר התוכנית היא רק שלב ראשון. אתה צריך תוכנית, ואחר כך אתה צריך גם לממש אותה. באזורים כאלה, זה גן לאומי מוכרז, רשות הטבע והגנים יודעת לנהל גנים לאומיים, היא לא יודעת לנהל שכונות מגורים. לנהל שכונה בתוך גן לאומי - - - למה היא צריכה לנהל את שכונת המגורים? כי היא בתוך הגן הלאומי.

אז יש רשות מקומית. הרשות המקומית באזור שאנחנו מדברים עליו, באזור מורדות הר ציון, עיריית ירושלים אחראית לו כבר חמישים שנים ולא טיפלה בו. אם הרשות המקומית לא עושה את תפקידה, זה נושא אחר. אני מקווה מאוד שאנחנו - - - אני אומר פה באופן אמתי. אנחנו מסתכלים מנקודת ראות של הגן הלאומי. אבל אי אפשר להגיד שאם הרשות המקומית לא עושה את תפקידה אז יש בעיה.

יש פה סוגיה מורכבת במיוחד. כאשר אתה מסתכל על אזור מורדות הר ציון ואתה צריך שם לעבוד בית,

אתה צריך לעבוד שם עם מינהלת, אתה צריך לעבוד שם עם קבוצות תושבים ואתה צריך שם הרבה מאוד משאבים. זה לא קיים באופן טבעי. ירושלים, כידוע לכם, היא לא עיר עשירה ולכן יש פה צורך בהתארגנות מיוחדת אם רוצים לתת מענה אמתי ולא רק מענה על הנייר ולהגיד "נסדיר ונעשה איזו תוכנית ותהיה תוכנית". התוכנית אם אתה לא מטפל בה ביום לאחר מכן אז אתה לא משפר את המצב בשטח, וצריך לשפר את המצב בשטח. המצב בשטח הוא גרוע.

אני אומר לכם, חברי הכנסת, שאתם עושים חצי עבודה. אתם לא עושים את העבודה המלאה, כי אתם צריכים לדאוג גם למשאבים וגם לניהול. כלומר צריך להקים שם מינהלת עם משאבים כדי שתוכל לעבוד עם התושבים, באמת להביא לשינוי מהותי באזור הזה.

הצעת החוק הזאת היא חצי עבודה.

הנושא הזה הוא לא במטרת הצעת החוק. נציגי משרדי הממשלה רוצים להתייחס? כן, בבקשה.

ממשרד המשפטים.

חשוב לי להדגיש, כפי שכולם יודעים החוק הזה חריג ומיוחד. כמובן היינו מעדיפים לקדם את הפתרון התכנוני שהצענו. שבמשך שלושים שנים לא קוּדם. כולם היו מעדיפים שנהיה במקום אחר ולא בחקיקה כזאת חריגה. אכן הפתרון התכנוני לא התקדם בשל סיבות שכולנו מכירים. כפי שאמרנו לאורך כל הדרך, החוק הזה לא חף מקשיים משפטיים. אמנם אמרנו שאין מניעה משפטית והצעת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אבל יחד עם זאת כן צריך לזכור שיש קשיים משפטיים. לכן אני חושב שעלינו לצמצם את התחולה של החוק הזה ככל הניתן. הסיבה היא שאנחנו לא רוצים שיהיו השלכות רוחב.

אני כן רוצה להתייחס לתוספת שהוזכרה בפסקה (2א) לגבי הדיוק של הגבולות. לדעתי הנוסח הזה קצת רחב וכן עלול לפגוע בגן הלאומי כי זה לא ברור, אנחנו לא יודעים איך אנחנו מרחיבים את זה, עד כמה אנחנו מרחיבים את זה. אתה לא סומך על מוסדות התכנון בעניין הזה?

אבל אני עדיין חושב שצריך לנסות לחשוב על נוסח שיצמצם. לא אכפת לי להוסיף "בעיקרו" במקום "שטחה מסומן". אז אתה יכול להגיד לי שזה פרוץ. אני אמרתי: בואו נלך עם מוסדות התכנון.

סומכים על מוסדות התכנון בעניין הזה. כלומר זה יחול רק על אותם בתים שנמצאים בשטח הגובל לאותה תוכנית. כתוב: "לא יהיה שינוי מהותי". אני לא יודע מה זה "שינוי מהותי". ההגדרה שנתנו לדעתי נותנת מענה. אני מודה שבמקומות האלה אני סומך על מוסדות התכנון. אם מישהו לא סומך על מוסדות התכנון אז יש לנו בעיה בסיסית בכל התפיסה התכנונית של מדינת ישראל. זה לא עניין של סומכים או לא סומכים, פשוט ההגדרה רחבה. אני לא יודע להגדיר מה זה "שינוי מהותי". אם נגדיר את זה, מה טוב. כתוב שזה לא יעשה שינוי מהותי בגבולות השכונה. נכון, אבל מה זה "שינוי מהותי"?

אתן ליועץ המשפטי לוועדה להתייחס. זה בעיה אחרת. החוק הזה רק יחמיר את זה. החוק הזה לא בא לפתור את זה. אם אתם משתמשים במינוח הזה:

בא לשכונה",

ההתיישבות שיש בתוך עיר דוד - - - זה בא להסדיר גם את השכונה הפלסטינית שיש שם. אני לא מבין מה השאלה שלך.

אם מדברים על שטח חפור לארכיאולוגיה, זה לא בא להסדיר את הבנייה לפלסטינים.

אולי גם שם יחפרו, אני לא יודע.

למה לא? יש שטח אחד בלבד שמוגדר ב-עמ/9,

שני שטחים בלבד שמוגדרים כאפשריים לבנייה. אנחנו לא יודעים איפה הולכים לחפור ארכיאולוגיה עכשיו. אבל כתוב פה.

יש חלקים מחוץ לגן הלאומי, שטחים שאפשר להגיש עליהם תוכניות ולא צריך בשבילם את החוק הזה.

רק למקומות שבהם יש חפירות ארכיאולוגיות. באזור הזה ההגדרה מכסה את כל השטח. תודה.

רק מי שהייתה לו זיקה למקרקעין ביום ההכרזה של הגן, ואז באמת תעמדו מאחורי המילים שלכם,

ולא מי שהגיע לשם אחרי הכרזת הגן הלאומי. ואם הוא מכר למישהו אחר? אז המישהו האחר לא יכול לבנות? זה זיקה למקרקעין. זה

המילה "טבעיים" מביאה את זה לידי ביטוי?

אני מקבל את זה.

נוסיף את המילה "טבעיים". הערה שנייה, הצעת החוק מדברת,

על שימושים נלווים לאותה שכונת מגורים.

הקודם

מה מונע מהם להגיש בקשה? למה את חושבת כך? איזה תושב פרטי בשכונה אחרת מגיש תוכנית לשכונה שלמה? יש פה נושא ספציפי לאירוע בעייתי של שכונה בתוך גן, את זה אני מבין, אבל אני שואל אותך למה את

זה חוק שאין בו שום היגיון.

בוודאי סומכים על מוסדות התכנון אבל אני ממשיכה את הקו של רוסלאן עותמאן, שההצעה הזאת בעייתית מאוד וחריגה וצריך לצמצם את הצעת החוק לגבולות המצומצמים ביותר שאפשר. לקחנו נוסח ממקום אחר.

מי רוצה להתחיל? אתן לך 20 דקות ותדבר על מה שאתה רוצה.

לא יספיק לי.

יש לנו 51 הסתייגויות. ב-20 דקות אי אפשר להספיק להציג

יש כאן כמה עניינים ואני רוצה לגעת בהם וגם לשאול שאלות. אם יהיו כאן תשובות לשאלות אני מבקשת שהתשובות יהיו לא על חשבון הזמן שלי להנמקת ההסתייגויות.

אז מה יראו מחומות ירושלים? את מחייכת אליי, אבל זה יכול לקרות.

אולי "מחיר למשתכן"...

אם היא מפריעה לך אני אעצור אותה. היא שאלה אותי

ירושלים תישאר עם כל הערכים שלה,

הכול נשאר. אבל הצעת החוק הזאת פותחת את זה. היא מאפשרת בניית מגדלים ליד החומות.

הסתייגות 4: להוסיף אחרי פסקה (4א) שהוספתי גם את פסקה (4ב), הקובעת: "בתחומי הקרקע המיועדת בתוכנית למגורים, לרבות בתת הקרקע לא נמצאים ערכים ארכיאולוגים."

אלא גם בצורה רחבה יותר על הסביבה שלו, ובעיקר בהקשר הנופי, הנראוּת והנוף.

ייגמר לך הזמן. אני רוצה שתספיקי לנמק יותר הצעות. הסתייגות 7:

לא תימחק אלא

אני משנה את זה.

לשמירת זהותה של השכונה ולמניעת אפליה על רקע לאום בין תושבי המקום." לחילופין, הסתייגות 8: בסעיף 30א(ב) בפסקה (5) זה מה שקראתי. נוריד

ההגדרה הזו נלקחה ישירות מתוכנית עמ/9 והינה מתאימה למיטב ידיעתי רק לשטחים הדרומיים של הגן הלאומי "סובב חומות העיר העתיקה",

לאור הדרישה שבהצעת החוק, כי תוכנית למגורים בתחום תידרש לאישור רשות הטבע והגנים, העירייה והשרים הרלוונטיים,

" לא לאלה שבאו אחרי הגן הלאומי, זו הכוונה. בניגוד לתושבי וואדי חילווה שחיו במקום לפני הכרזת הגן הלאומי בשנת 1972, מתנחלי אלע"ד הגיעו להתגורר בשכונה

הצעת החוק צריכה לתקן את האפליה כלפי תושבי

בסעיף 30א(ב) לחוק גנים לאומיים,

תימחק ובמקומה יבוא: "(5)בתוכנית ניתן

תימחק. בקביעה כי התוכנית תחול על כל שטח שכונת המגורים מגבילה הצעת החוק את היכולת להגיש תוכנית רק למקורבים לעירייה,

תושבים מקומיים לעומת זאת יתקשו מאוד בהגשת תוכנית על כל

באמצעות הסמכות לגריעת שטחים הכלולה בסעיף 26 לחוק הגנים הלאומיים הקיים,

אין להסתפק בסעיף קטן (ג) רק באישור השר כי הגריעה תפגע מהותית בתכלית הגן הלאומי, אלא לבצע הליך מסודר של גריעה על פי החוק קודם להגשתה של תוכנית. הסתייגות

כדי למנוע ניגוד עניינים

ובה נציגות יחסית של כל תושבי השכונה לתוכנית

תודה רבה.

סיימנו את נימוקי ההסתייגויות. הוגשו לנו הסתייגויות של סיעת הרשימה המשותפת, שהוצגו כרגע על ידי חבר הכנסת טלב אבו עראר, 51

אחד, אחד.

אני כבר אומר שאחרי ההצבעה אגיש רביזיות על כל ההסתייגויות.

אקבע את הזמנים לרביזיה, חצי שעה אחרי ההצבעה. זה אומר שאם יהיו רביזיות אנחנו נתכנס בשעה

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 5 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך

הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 11 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך

מי בעד הסתייגות מספר 12 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו.

נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 12 של הרשימה המשותפת לא

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 19 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו.

הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 19 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 20 של הרשימה המשותפת?

הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 25 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 26 של הרשימה המשותפת? ירים את

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

בעד הסתייגות מספר 32 של הרשימה המשותפת?

מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 32 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. ההצעה לא

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 39 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו.

הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 39 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. מי בעד הסתייגות מספר 40 של הרשימה המשותפת?

מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין הצעה מספר 40 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.

ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד

מי בעד הסתייגות מספר

ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. אף הצעה של הרשימה המשותפת לא התקבלה והן יהפכו להסתייגויות. אנחנו עוברים להסתייגויות של המחנה הציוני. מכיוון שרוב ההסתייגויות של המחנה הציוני זהות להסתייגויות של הרשימה המשותפת, אין צורך להצביע על רובן. נצביע רק על הסתייגויות שאינן זהות להסתייגויות של הרשימה המשותפת. רק שאלה להבהרה: זה אומר גם שבמליאה זה ייכתב כהסתייגות אחת? רושמים את זה כהסתייגות אחת אבל יש זמן דיבור לכל אחד בנפרד. אבל לא יהיו יותר הסתייגויות. יהיו רשומים גם וגם. יהיו פחות הצבעות. על איזה הסתייגויות צריך להצביע? קודם כול ברשימה מהסתייגות מספר 1 ועד הסתייגות מספר 34. הכול זהה. זה עד הסתייגות מספר 41. למעשה את הדף הזה אין צורך להקריא.

גם בהמשך יש כמה הסתייגויות שזהות להסתייגויות של הרשימה

אקרא לפי המספרים את כל מה שלא בוטל, למען הסר ספק. אנחנו עוברים להסתייגויות של המחנה הציוני,

גם סיעת מרצ הצטרפה אליהן. הסתייגות מספר 1 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד?

הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, אין הצעה מספר 1 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. הסתייגות מספר 2 נמחקה. הסתייגות מספר 3. כבר הצביעו עליה. הסתייגות מספר 4 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, אין הצעה מספר 4 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. הצעה מספר 5 נמחקה. הסתייגות מספר 6 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד,

3 נמנעים, אין הצעה מספר 6 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.

טוב, ב-14:55 תהיה הרביזיה. (הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 14:57.) אני מחדש את הדיון. אנחנו חוזרים להצבעה על הרביזיות. אם אני מסיר את הרביזיות שלי, אני היחיד שהגיש, זה אומר שיוכלו להגיש עוד רביזיות? מישהו אחר יכול להגיש. אם אתה פותח את הדיון אז זה כאילו נדחה. מכיוון שאני פה אז חייבים להצביע. אתה לא חייב להצביע, אבל אז מישהו אחר יכול להגיש רביזיה.

כלומר אני חייב להצביע. פתחנו את הדיון לגבי הרביזיות. אני מודה שאני עייף מאוד, חברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני מהבוקר בדיונים. רציתי להגיש רביזיות אבל למעשה החלטתי שאני רוצה לדחות את הרביזיות שלי. אבל נצביע עליהן כדי למנוע ספק. אתה מוכן להצביע על כולן ביחד? אני מוכן להצביע ביחד על כל הרביזיות. קודם כול צריך לפתוח את הדיון מחדש. צריך להצביע האם לפתוח את הדיון מחדש. רביזיה זה פתיחת דיון מחדש. אני רוצה להצביע על הכול ביחד. אם זה יתקבל - - - לפתוח מחדש את כל ההסתייגויות. אני מעלה להצבעה את הבקשה שלי לפתוח לדיון מחדש את כל ההסתייגויות. מי בעד ההצעה לפתוח מחדש את הדיון בכל ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים אין ההצעה לפתוח את הדיון מחדש לדיון בכל ההסתייגויות לא נתקבלה. שניים בעד ושלושה נגד. ההצעה לא נתקבלה. בזה סיימנו למעשה את ההסתייגויות. למה לא יכנסו עכשיו את ועדת הכנסת? למעשה אנחנו מחכים להחלטה בעניין הטענה לנושא חדש שתתקיים בשעה 17:00 בוועדת הכנסת. השאלה אם אתה יכול להתנגד להצעה שלך.

אמרתי: אני עייף מאוד היום,

שיניתי אותה ואני מצביע נגד. סיימנו את ההצבעה ולמעשה את הדיון הזה סיימנו. נשאר לנו רק שתתקבל החלטה בעניין הטענה על

מי שרוצה יוכל לבוא בשעה 17:00 לוועדת הכנסת. הכוונה היא בשעה 17:45 לכנס את הוועדה להצבעה על הצעת החוק. כלומר, היום ב-17:45 תהיה הצבעה על הצעת החוק כאן.